מכובדיי, שלום לכולם, צוהריים טובים, אנחנו נמצאים בפתח דיון בסוגית חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. על סדר יומנו שני עניינים: הראשון, דיון והצבעה על הכרזת הממשלה על מעבר למצב בריאותי מיוחד. והשני הוא קובץ תקנות שהותקנו מכוח החוק ועוסקות בנושא התו הירוק, תו ירוק לעובדים. אני מבקש בפתח הדיון לציין שבעיני אנחנו עוסקים היום או נמצאים ברגע שאני רואה אותו כרגע משמעותי, חשוב ודרמטי, שבמסגרתו באם נאשר את הכרזת הממשלה, אנחנו מביאים אל סיומו את מצב החירום ששרר במדינה מיום חקיקתו של החוק אם אינני טועה ביוני או ביולי 2020. בכך מסתיימת תקופה של כמעט שנה ותשעה חודשים שבהם שרר במדינת ישראל מצב חירום מכוח החקיקה המיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה. והממשלה באישור הוועדה, מביאה את מצב החירום הזה לידי סיום. מדובר בצעד שיש לו חשיבות הצהרתית ונורמטיבית. לא טוב לה למדינה דמוקרטית להתנהל תחת הגדרה של מצב חירום. ומעבר להיבט הדקלרטיבי, יש כאן היבטים מעשיים משמעותיים מכיוון שהממשלה בכל השבועות האחרונים לא השתמשה ממילא בסמכויות היותר מחמירות שהחוק מאפשר לה. עיקר ההבדל בין המצב שאנחנו נמצאים בו לבין המצב שהממשלה מבקשת מאתנו לאשר את המעבר אליו, הוא בדרך הפיקוח הפרלמנטרית. עיקר ההבדל המעשי כרגע יהיה בדרך הפיקוח הפרלמנטרית על התקנות שתתקין הממשלה במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה. וההבדל הזה או השינוי הזה, יאפשר לשקם בצורה משמעותית את מערכת היחסים התקינה והשגרתית בין רשות מבצעת לרשות מחוקקת, ופה מדובר בהחלט בהבדל מעשי ומאוד-מאוד משמעותי שגם עליו צריך לברך. אני בהחלט לא מקל ראש במעבר הזה ממצב חירום למצב בריאותי מיוחד. אני חושב שזה חלק מהמהלך הגדול לחזרה לשגרת חיים לצד המשך ההתמודדות החשובה עם איומי הקורונה. הנושא הזה של יצירת אותה מדרגה של מצב בריאותי מיוחד שהיא לא מצב חירום, עמדה במרכז המאמצים שלנו בעת חקיקת החוק, הארכת התוקף שלו והתיקון. ואני כבר בפתח הדברים מודה לנציגי ונציגות הממשלה שעמלו וטרחו איתנו על ההגדרות הללו שמאפשרות לנו היום את המעבר. אנחנו מברכים את ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור שאיתנו כאן.

עורכת הדין, אסתי ורהפטיג מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות. עורך הדין תום חביב, ממשרד האוצר. אורית פרידמן, ממשטרת ישראל,

ראש זרוע אכיפת רשויות ומנהלת אכיפת הקורונה. אלה החברות והחבר שנמצאים איתנו מצד משרדי הממשלה כאן איתנו באולם. סדר הדברים יהיה סדר הדברים הבא: ראשית נעסוק בהכרזה. ולשם כך גם ביקשנו את הגעתה של ד"ר אלרעי פרייס. נבקש להבין את ההצדקה האפידמיולוגית להכרזה על מצב בריאותי מיוחד. אנחנו שמחים מאוד על המעבר ממצב חירום למצב בריאותי מיוחד, אבל צריך לזכור שאנחנו גם צריכים לעמוד בדרישות החוק על עצם ההכרזה על מצב בריאותי מיוחד. מיד נזכיר את לשון הסעיף שמגדיר מהם הפרמטרים למצב בריאותי מיוחד ונבקש את התייחסותה של ד"ר אלרואי פרייס. לאחר מכן ניגש לאישור ההכרזה. לאחר שנאשר את ההכרזה, ניגש לקבציי התקנות שאיתנו. אם אני מבין נכון, גברתי היועצת המשפטית, יש איתנו תקנות שעוסקות רק בתו הירוק לעובדים?

וזה מכיוון שבעצם התקנות האחרות שעוסקות בתו הירוק, הממשלה לא חידשה את תוקפן. אז למרות שהן לא נמצאות על שולחננו, אנחנו כן נבקש התייחסות אחרי אישור ההכרזה גם לסיבות שהובילו את הממשלה בשלב הזה לא לבקש את הארכת התקנות או את חידוש התקנות בעניין התו הירוק. ואני מבין שגם הגבלת ההתקהלות, נכון? אין בעניינה בקשה לחידוש. ננסה תוך כדי הדיון, גם לטובת הציבור וגם לטובת הוועדה, להבין בהינתן האישור שלנו לכל הדברים המתבקשים, מה מצבת הכלים שמפעילה היום הממשלה מכוח החוק הזה להתמודדות עם נגיף הקורונה. אני חושב שאחת מהשאלות החשובות, אני חושב שהתשובה לי לפחות ברורה, אבל אני חושב שחשוב שנחדד את זה איזה כלים בעצם נשענים על חוק הסמכויות המיוחד ולא היה ניתן לממש אותם מכוח פקודת בריאות העם, מכוח חקיקה אחרת, שלא ניתן להפעיל אותם אלמלא נבצע את ההכרזה על המצב הבריאותי המיוחד? יש פה שתי שאלות לגבי המצב הבריאותי המיוחד. הראשונה מה ההצדקה האפידמיולוגית להכרזה? והשנייה איזה מן הצעדים שעדיין הממשלה נוקטת בהם בעצם נסמכים באופן ייחודי על חוק הסמכויות מבלי שהיה ניתן להפעיל אותם מכוח החקיקה הקיימת, שזה בעיקר פקודת בריאות העם. אף אחד לא מדבר פה כמובן על תקנות לשעת חירום. לפני שנפנה לד"ר אלרעי פרייס שוב, תודה על הגעתך חשוב שנקריא מתוך החוק המעודכן את אותו סעיף שמזכיר לנו מה הפרמטרים לאישור מצב בריאותי מיוחד. לטובת הפרוטוקול אזכיר שסעיף 2 (א) 1, קובע:

"שוכנעה הממשלה שיש סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור, ובשל כך מתחייב לנקוט פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה, כדי לצמצם את התפשטות הנגיף ואת הפגיעה בבריאות הציבור, רשאית היא להכריז על מצב בריאותי מיוחד בשל נגיף

הסעיף הבא זה בעצם סעיף (ד) שהוא הסעיף - - - אנחנו בעצם נמצאים בהארכה. אנחנו במצב חירום ואנחנו עוברים למצב בריאותי מיוחד שזה סוג של שינוי בסוג מצב החירום, אבל כן אנחנו רואים את זה כסוג של הארכה ולכן אנחנו בסעיף (ד)(1). סעיף (ד)(1) שקובע, שבעצם סעיף (ד)(2) שההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע. ובסעיף (ד)(2): הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או על מצב חירום בשל נגיף הקורונה 2. (ד) (2) "הממשלה רשאית לאחר שקיבלה את אישור ועדת החוקה כאמור בסעיף קטן זה, להאריך את תוקפה של ההכרזה על מצב בריאותי מיוחד או של

נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים או 45 ימים כל אחת,

"להחליף הכרזה על מצב חירום בהכרזה על מצב בריאותי מיוחד שתוקפה לא יעלה על שלושה חודשים". מה הנתונים הנוכחיים לגבי התפשטות

בהרבה מאוד מקומות בעולם יש את גל האומיקרון ששטף וגרם לעליית גל תחלואה בסדרי גודל שונים לגמרי ממה שראו בגלים הקודמים,

לכן יש בהרבה מאוד מקומות דעיכה של הגל. יש מקומות שבהם יש גל שממשיך בגלל BA.2. זה מאוד שונה בין מדינות שונות. גם אם כל העולם היה כרגע בדעיכה, אני חושבת שזה מוקדם להכריז שסיימנו,

אנחנו בהחלט מתחילים לראות ירידה גם בחולים הקשים והקריטיים. גם בכמות הנפטרים היומית,

עברנו את המספר של 10,000 נפטרים מקורונה, ורק בגל הזה נפטרו מעל 1,800 פטירה משמעותית. לכן אנחנו מודאגים מהמגפה

ההכרזה משקפת גם מצב אפידמיולוגי,

כך זה כתוב בחוק. לכן אני חושב שהדיוק הזה בסוגיה כדי להבין איזה כלים הממשלה זקוקה להם

נקודה שנייה היא שצריך לתת את הדעת האם בכלל

ב-13 בחודש, בעוד מספר מצומצם של

לא לגבי כמויות הנבדקים מקבוצות האוכלוסייה השונות ולא

חודש. אותו דיון שבו גם הראיתי שמשרד הבריאות לפתע גילה איזה עוד 150 נפטרים, וביום שינה את זה בטבלאות שלו. והנתונים האלה עדיין

זה רק מבורך שעושים את העבודה המתודית הזאת שבהרבה מאוד מדינות לא עושים. סתם להגיד אמירות זה

בתקנות אנחנו יכולים מכוח החוק החדש לומר שאנחנו מאשרים עם שינויי נוסח ולא נהסס להשתמש בסמכות הזו. אם אני לא טועה, זה לא המצב בהכרזות. תשקלו לצורך ההבהרה. דווקא בהכרזה זה כמו תקנות רגילות.

ההסתכלות על מערכת החינוך גם כמקום שדורש תו ירוק בזמנו, וכיום עד 10 במרץ במקומות שהילדים נבדקים, נובע משילוב שגם ילדים לא מחוסנים,

מצב שבו הילדים מתוקף חוק חינוך חובה מחויבים להגיע לבית

אני לא מבין איך אנחנו עדיין נמצאים בנקודה

זאת ועוד, כבר נמצא שאין הצדקה אפידמיולוגית לדרכון הירוק. אין הצדקה אפידמיולוגית להבחנה בין מחוסן ללא מחוסן כדי למנוע הידבקות ומידבקות, ולכן כבר בוטל

אפילו חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו,

בעצמו קובע, שפגיעה בזכויות מוגנות צריכה להיעשות או מכוח חוק או מכוח הסמכה מפורשת בו. לכן - - זה לא מה שאמרתי.

אין כאן כל העברת סמכויות חקיקה מהרשות המחוקקת לרשות המבצעת.

דחפנו למשהו כמו 16,000 התנגדויות לחוק הסמכויות המקורי, לא בנוסח כמו שהוא עבר כרגע. ובסופו של דבר אתם דחיתם, ונעשו שינויים ואנחנו מברכים על שינויים שכן נעשו לטובת הגברת הפיקוח הפרלמנטרי.

זה דבר אחד. מכאן ועד

אם אנחנו מכריזים כאן על מצב בריאותי מיוחד, איך הוועדה הזאת מעבירה לציבור מסר שיש שגרה? אם היינו רוצים להעביר מסר שיש שגרה, היינו מסרבים לקבל את הכרזת

אני חושב שחלק קטן מאוד בציבור הישראלי חושב שאנחנו בשגרה מוחלטת. אני חושב שהרוב המכריע של הציבור הישראלי חושב שאנחנו עדיין נמצאים בעיצומה של התמודדות עם פנדמיה, עם אתגר בריאותי. אבל כל אחד מאיתנו - - - כבודו מכניס לי

בסדר גמור. רגע,

גם כך זמני מוגבל, אז אני רוצה לפחות לבטא את עצמי. אני לא חושב שיש עוד דובר מן החברה האזרחית שאם נעשה סטטיסטיקות

נשיא המכון

אני חושב שכנראה שאם נבדוק את הסטטיסטיקות, אז אני גם זה שיושב הכי הרבה גם כשהוא לא מקבל זכות דיבור, ואתמול ישבתי יום שלם בוועדות השונות ולא הוצאתי מילה וזה גם

אוקיי, אני אחזור לדברים ורק אדייק. אני מדבר על המצב המשפטי. לטענתי אין כרגע

לשיטתכם. לשיטתנו אלו התנאים שצריכים להיות במה שנקבע כרגע למצב בריאותי

ואני לא רואה איך זה מפריע לתפקוד אל מול נגיף הקורונה. זאת הטענה שלי. יש הבדל - - - אבל מר פסטרנק, ראשית בדיון הזה כבר היינו.

אז הבית הזה כנראה שמייצג בסוף את הציבור הישראלי,

החוק הזה,

אבל הסיבה שמעט חברי כנסת הצביעו הוא מכיוון שהייתה הסכמה מלאה בין מפלגות הקואליציה למפלגות האופוזיציה,

על תמיכה בהצעת

יש הרבה חברי כנסת פה שטוענים שהרוב שבו התקבל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא רוב מביך. הם מתעלמים מהעובדה שהחוק הזה, על כל הפרוטוקולים והצהרות המפלגות, זכה לתמיכה של קרוב ל-100 חברי כנסת.

אופוזיציה וקואליציה, התגבש ביחד סביב הצעה שהיא בראש ובראשונה הצעה ממשלתית ואחרי זה תיקנו אותה. מי שהיה פה בדיונים, ואתה היית, ראה איך הטיפול בחוק הממשלתי היה טיפול של חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה

היה בעד הארכת חוק הסמכויות ויצירת המצב הבריאותי המיוחד. ולהערכתי מכיוון שכרגע אני הצבעתי פה אחד פשוטו כמשמעו בעד העניין, אבל רוב מכריע של יושבי הבית הזה, בניגוד לדעתך, חושבים שאנחנו לא במצב חירום, אבל גם לא במצב

אני מבין שלשיטתך טוב היה שהיו מחוקקים חמישה חוקים נפרדים לבדיקות בנתב"ג,

להיוועדות החזותית בבתי הכלא ולעניינים אחרים.

שלא טוב לחוקק חמישה חוקים בהתאם כל פעם לסמכות שהממשלה רוצה

הממשלה עדיין מעוניינת בהפעלה של חמש,

אגב, יכול להיות שתו ירוק לעובדים בעוד עשרה ימים לא יבקשו לחדש.

חשוב לי לומר, חילוקי הדעת ביננו,

טוב שגם עמדתך נשמעת כאן, ואנחנו מאפשרים

כבודו, רק אם היא תוכל בבקשה רק לענות על השאלה: האם הם מוכנים בשעה טובה אחרי שלושה חודשים לחשוף את כמויות הנבדקים מכל קבוצה חיסונית או לא חיסונית, כדי שנוכל לעשות את השקלול

דרכון ירוק צריך

שום כלום,

נפרדת בהשוואת הנתונים. צריך לקחת את המחוסנים,

מכניסים אותם לסטטיסטיקה ומראים: הנה, אתם רואים,

הם לא מחוסנים, הם מחלימים. אז צריך לשים אותם בקבוצה נפרדת לצורך קבלת

משרד הבריאות טען את הטענה הזאת כמעט מהרגע הראשון שעמדנו על נושא האומיקרון. עדיין הוצגו כאן מחקרים שבאים ואומרים שמגעים אינטנסיביים,

צדקה בעניין תו ירוק גם לנוכח האומיקרון אני לא חושב שזה המצב. הממשלה בעצמה ברגע מסוים באה ואמרה בתיאום עם מערכת הבריאות, בסדר, ההצדקה הזאת לא

השיטה שלנו הייתה לאפשר למדינה ללכת בצעדים הדרגתיים. וכשהמדינה באה ואומרת: אנחנו מתחילים מהלך הדרגתי של ביטול תו ירוק, של הסרת ההגבלות. ובאים פה ומדברים על מערכת החינוך, מערכת הרווחה ומערכת הבריאות, ומדברים על הארכה עד 10 במרץ, כאשר בעצם הממשלה תצטרך השבוע לומר לנו אם ממשיכים, אני אומר מראש: אני מתכוון לתמוך בתקנות.

ככל שהממשלה תרצה להאריך את תקנות התו הירוק לעובדים מעבר לתאריך 10 במרץ, אז יצטרכו להסביר למה אחרי הבחינה ושיקול הדעת, מבחינה בריאותית, יש לזה הצדקה להמשיך את העניין ולתמוך את זה בתשתית כמו תמיד. ומעבר לצד האפידמיולוגי, נצטרך גם את ההתייחסות שלכם, האם אתם יכולים לבסס היום עדיין משפטית את ההבחנה בנשיאת העלויות בין מגן אבות ואימהות לסקטורים האחרים?

ככל שאתם משאירים את זה, תיסוגו מהעניין, כי זה מוסיף עוד שכבה של פגיעה בשוויון בהקשר הזה. לא בטוח שאתם תרצו להמשיך את התו הירוק,

בזה אני מסתכל בעיקר על משרד האוצר. הקראה בבקשה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים) (תיקון מס' 10), התשפ"ב 2022 "בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8" פה יש גם כאן משהו ניסוחי שהם יצטרכו להוסיף, 8(א) "11, 23 עד 25 ו-27 (א)(1) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה חדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 (להלן החוק), באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 7 2. זה צריך להיות 1 "בתקנה 7 לתקנות העיקריות, במקום כ"ח באדר א' התשפ"ב (1 במרץ 2022), יבוא ז' באדר ב' התשפ"ב (10 במרץ 2022)". וכמובן עם מה שעורך הדין חביב אמר מקודם, על התיקון טעות שייערך אצלם. מי בעד?

מכובדי ומכבודתי, תודה. תודה, ד"ר ארעי פרייס, תודה על הגעתך. תודה לכל המשתתפים הנוספים, הזדמנות טובה לברך את יושב-ראש נוער מפלגת העבודה שנמצא איתנו, מר איל זמיר. כיף לארח אותך בוועדה. תודה, חברים וחברות.